בוקר טוב לכולם. היום יום שני, ה' בחשוון התשפ"ב, 11 באוקטובר 2021. אנחנו ממשיכים בדיונים על חוק ההסדרים. היום נתחיל בפרק י"ז: מס גודש, ובשעה 1 נדון בפרק ו': מיסוי הכנסות צבורות, שם נערוך הצבעות על הצעת החוק. בנושא מס גודש אני רוצה היום להמשיך מן המקום שעצרנו בו בפעם הקודמת. ברקע אני חייב לומר שעדיין יש לנו פערים מול משרד האוצר ומשרד התחבורה בסוגיות שקשורות לסעיפי הצעת החוק נושא זקיפת הטבה לעובדים, נושא המוניות וגם נושא המפה, שאני מבין שמופיעה בסוף הצעת החוק אז אנחנו נגיע לשם ונראה איך אנחנו מתמודדים איתה. היום אני רוצה להמשיך את ההקראה כדי לוודא שבתוכן הצעת החוק עצמה אין לנו פערים ואין לנו בעיות.

ראשית, אני מבין שהייתה מצגת. היא לא מופיעה לנו פה. אם אפשר לצרף אותה. שנית, נושא שלא קשור לאגרות גודש, ואני לא יודע עד כמה הוא נכון: נאמר בתקשורת שיש בעיות עם מימוש העברות כספים להתחייבויות קואליציוניות לפי קריטריונים, התחייבויות למנסור עבאס ולרע"מ, ושיש פנייה ליועצים המשפטיים. אני לא יודע אם זה נכון. אני רק שם את זה פה על השולחן בוועדה בכנסת, ועדת הכספים שאחראית על כל מה שקשור לתקציבים ולהעברות. אני מקווה מאוד שזה לא נכון, שאין פה דרישה מיועצים משפטיים לשנות קריטריונים ולהעביר כספים בצורה לא ראויה, אחרי שבמשך שנים פה בשולחן הוועדה הקפדנו בהנחיות משמעותיות מאוד של איך מתייחסים להעברות כספים כדי שלא חס וחלילה יהיה פתח לאירועים לא כשרים. אני מקווה מאוד שהדבר הזה לא נכון. הייתי מבקש מהיושב-ראש ומן הוועדה לבדוק מול יושב-ראש הקואליציה או מול גורם אחר, או דווקא אם זה בממשלה אז אולי מול השר המקשר, האם יש איזשהו ניסיון לשנות קריטריונים משפטיים שהיו קיימים עד עכשיו, או הנחיות שונות מן היועצים המשפטיים להתעלם מכל מה שקשור לכספים קואליציוניים. אני חושב שזה פתח מאוד מאוד מסוכן למדיניות הפיסקלית במדינת ישראל. אשמח לשמוע גם את דעתך בעניין. קודם כול, אני חייב להגיד לך בצורה ברורה, על השולחן, ועדת הכספים בכל מקרה מאשרת כל העברה תקציבית ולא תהיה שום העברה תקציבית שהיא בניגוד לנוהל כלשהו. לכן ככל הנראה מדובר בשמועות לא רלוונטיות. כשזה יגיע לשולחן הוועדה נבדוק את כל ההיבטים. לא בטוח שזה יגיע לשולחנך. זה לא העברה תקציבית. הם שמים את זה בתקציב ואתה לא תדע מזה, זה יתחיל מאירוע תקציבי. זו הנקודה. ביום האחרון שבו אנחנו מקיימים את ההצבעות על התקציב, לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מזה מספר כנסות משרד האוצר מחויב להביא בפניכם גם פירוט של סעיפי הכספים הקואליציוניים ולפרט על בסיס אילו קריטריונים הדברים התקבלו. לכן תוכלו לשאול את כל השאלות הללו במועד הזה. זה בסמוך להצבעות על התקציב. זה כתוצאה משקיפות. כך מתנהלים במשך שנים. כלומר גם אם יעשו שינויים בקריטריונים יצטרכו להציג אותם ולהסביר. אם תראה שאין סכומים קואליציוניים מסוימים שהופיעו במקום כלשהו והם לא קיימים, תוכל לשאול את השאלות. גם הקריטריונים יהיו על השולחן. מסבירים בהתאם לאיזה קריטריון הם פעלו. יש הנחיית היועץ המשפטי לממשלה וצריך לפעול לפיה כל עוד היא לא שונתה, ולא ידוע לי שמשנים אותה

אתה יכול להיות רגוע. אני שמח אבל אני רוצה להבין, כי זו הייתה ההתנהלות מאז ומתמיד. אנחנו שומעים עכשיו שישנו את הקריטריונים.

אז יציגו את שינוי הקריטריונים ואת המשמעויות שלהם. מתי זה יקרה? לקראת ההצבעות על התקציב. מתי זה יהיה בערך? תלוי איך אנחנו נתקדם. אבל בכל מקרה לפני ההצבעה במליאה. בפעם הקודמת עצרנו בסעיף 6 אך לא סיימנו אותו. אקרא אותו מן ההתחלה. "מוקד הגודש 6. (א)מוקד הגודש ייקבע כאמור בסעיף 5(א)(1) כאזור שמתקיימים בו כל אלה:" עשינו תיקון בסעיף, במקום "סעיף 7(א)(1)" מופיע "סעיף 5(א)(1)". "(1)האזור מוכל ברובו בגבולות גלעין מטרופולין תל אביב, כמשמעותו בהודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה," פה ביחס לגלעין מטרופולין אמרנו שהם יעשו בדיקה ויבינו בדיוק מה המשמעות של זה ואיך צריך לנסח את זה. עשינו את הבדיקה. זה יהיה כאשר נעביר את הנוסח המעודכן. אתה רוצה להגיד מה התשובה? זה מופיע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בהגדרה של "גלעין מטרופולין תל אביב". זה גם מה שאמרתם בדיון הקודם. אם עשיתם את הבדיקה, שאלתי אז האם מדובר בהודעה לעיתונות שפורסמה. ההודעה לתקשורת מרכזת למעשה את ההגדרות שמופיעות על גבי מפות GIS באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התייעצנו גם עם הייעוץ המשפטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואנחנו נדייק את ההפניה, אבל בגדול זה הפניה לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אני מודה שאני לא מכירה הפניה בתוך חקיקה להודעה לעיתונות. לא להודעה לעיתונות אלא לפרסום. דיברנו על זה בדיון הקודם ואנחנו נדייק את ההפניה. אתה אומר שכבר עשיתם את הבדיקה אז תנו כבר את התשובות. זה בתוך המיפקד. רק פה. תוודאו את ההפניה. גם בהודעה הזו יש התייחסות למטרופולין ולגלעין זה מופיע כשני דברים שונים. צריך לראות מה זה. "(2)האזור מכיל שטח רציף של 8 קילומטר מרובע לפחות שבו מספר מקומות העבודה עולה על 15,000 לקילומטר מרובע," פה אמרנו גם שאתם עושים איזו בדיקה מבחינת האם זה מתעדכן, מה זה כולל היום. "(3)האזור כולל 20% לפחות ממספר מקומות העבודה באזור גוש דן." כלומר זה גם וגם וגם?

"(ב)בסעיף זה, "הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המגדירה את המטרופולינים בישראל בעקבות מפקד האוכלוסין של שנת 2008," מתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתכננת להוציא משהו יותר עדכני? אנחנו יודעים שהם מתכננים מיפקד אבל אנחנו לא יודעים אם הם יעדכנו את הגדרת המטרופולינים במסגרת המיפקד. ""מספר מקומות העבודה" בהתאם לנתוני הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השערים 7. לצורך חיוב במס לפי הוראות חוק זה, יוצבו על תוואי גבולות טבעות חיוב, שערים אשר יתעדו את נסיעת כלי הרכב החוצים את גבולות טבעות החיוב. מיקומי השערים 8. (א)שר האוצר יקבע, בצו, על גבי גבולות טבעות החיוב המסומנים בתוספת הראשונה, את המקומות שבהם יוצבו השערים." פה אמרנו גם כן, אתם עושים בחינה לגבי חלוקת הסמכויות בין שרת התחבורה לשר האוצר.

עוד לא הספקנו לעשות בדיקה עם השרים.

זה במסגרת המחלוקות שנותרו. "(ב)על אף הוראות סעיף קטן (א), שר האוצר רשאי, מטעמים תפעוליים בלבד, לקבוע מקום שער בסטייה מגבול טבעת החיוב, ובלבד שמיקומו לא ירחק מ-700 מטרים בקו אווירי מהנקודה הקרובה ביותר על תוואי טבעת החיוב שאת חצייתה הוא נועד לתעד." למה 700 מטרים? זה מרחק סביר

הטופוגרפיה. "קבוצת שערים 9. שר האוצר יקבע, בצו, רשימה של קבוצות שערים שחצייתם, בתוך פרק זמן נתון שיקבע, בשעות הגודש, לא תחויב במס או שתחויב רק בעד חציית חלקם." נסביר את הסעיף הזה. יש אזורים מסוימים שבהם יש שערים, שאתה יכול לחצות שער אחד, לחצות עוד שער ולמעשה אתה לא אמור להיות מחויב. לצורך העניין, יש מחלף שכאשר נכנסים אליו עוברים שער כניסה, ויש אפשרות מתוך המחלף גם לעשות סיבוב ולצאת מן הטבעת. יש כמה אנומליות כאלה. אנחנו רוצים למצוא אותן. כלומר שלא יהיה מקרה שיחייבו אדם על יציאה וכניסה רק בגלל הפרסה. אנחנו לא רוצים לחייב אנשים שסתם נכנסו ויצאו. יש מספר מצומצם של מקרים כאלה. אנחנו רוצים להביא צו, לפטור אותם ולהגדיר שכניסה ויציאה מהם בזמן סביר יהיו פטורים מתשלום. אנחנו נקבל את טיוטת הצו לפני? זה צו של שר האוצר. אתם יודעים להניח כבר באיזה מקומות מדובר? אמרת: מספר מצומצם של מקומות. היום אנחנו עוד לא יודעים להניח את זה בדיוק

יש עוד זמן עד תחולת החוק. כאשר אנחנו מחוקקים וזה לא מגיע אלינו אנחנו נוהגים לראות את הטיוטה לפני כדי לדעת מה יהיה בזה. זה לא יחזור לוועדה. הם לא מציעים שזה יהיה באישור הוועדה. אפשר להוסיף פה שהצו הזה

אנחנו נבדוק האם אנחנו יכולים.

זה החלטה שלך, אלכס. תודה שאתה אומר לי מה סמכותי אבל אני מנהל פה את הדיון. נראה אם אנחנו יכולים להביא לכם לראות את טיוטת הצו לפני ההצבעות. בוודאי אפשר. השאלה האם הוא יכול להיות מוכן. לשאלת היושב-ראש, אם אפשר, התשובה היא: כן, אפשר. אם אנחנו רוצים זה שאלה אחרת. תודה, יואב, שאתה עוזר לי. "הגדרות, פרק ד' 10. בפרק זה, "מהירות נסיעה ממוצעת" מהירות נסיעתם הממוצעת של כלי רכב בשעות הגודש, כפי שתימדד מיום 1 בספטמבר בשנה מסוימת עד יום 31 באוגוסט בשנה שאחריה, בהתאם להוראות לפי סעיף 16, "שינוי במהירות הנסיעה הממוצעת" השינוי שחל במהירות הנסיעה הממוצעת בשנת הבדיקה לעומת מהירות הנסיעה הממוצעת בשנת הבסיס, "שנת הבדיקה" השנה שהסתיימה ביום 31 באוגוסט שקדם למועד הודעת ועדת היישום כאמור בסעיף 13, "שנת הבסיס" השנה שהסתיימה ביום 31 באוגוסט שקדם למועד הקובע כמשמעותו בסעיף 59(ב)." את סעיף 59(א) לא תיקנתם, אין שום מועד קובע בסעיף 59(א). כתוב בנוסח המתוקן "בסעיף 59(ב)". כלומר הכוונה היא ל-1 במרץ 24. ואם מאריכים אותו לפי סעיף קטן (ג) אז אפשר להאריך גם פה? אז המועד הקובע נדחה, משתנה בהתאם. "סכום המס ושעות הגודש 11. סכום המס יהיה כמפורט בטור ד' שבתוספת השנייה וזאת בהתאם לשעות הגודש כאמור בטור א' שלצידו, לכיוון הנסיעה כאמור בטור ב' שלצידו ולטבעת החיוב שגבולה נחצה כאמור בטור ג' שלצידו." זה בעצם מפרט: אנחנו מפנים לתוספת השנייה. סכום המס מוגדר בתוספת השנייה בהתאם לשעות שרכב נוסע ובהתאם לטבעות שהוא חוצה. יש לשים לב שזה צריך להיות "טווח שעות הנסיעה" ולא "שעות הגודש". בתוספת אתם משתמשים במינוח "טווח שעות נסיעה". "שעות הגודש" מוגדרות בהתחלה. אנחנו נעשה התאמות למה שמופיע בתוספת. "תיקון סכום המס ושעות הגודש 12. (א)שר האוצר יתקן,

עד יום 31 בדצמבר של כל שנה, את התוספת השנייה בהתאם לאלה: (1)הודעת ועדת היישום כאמור בסעיף 13 בנוגע לסכומי המס ולשעות הגודש," אלכס, אמרנו שאנחנו נבדוק את הוספת שר התחבורה. בתחילת הדיון אמרתי שאנחנו מתקדמים עם הקראת הצעת החוק אבל השאלות ששאלנו והמחלוקות עדיין קיימות ואנחנו נקבל עליהן תשובות ביום חמישי, גם על הסמכויות בין השרים, גם על המוניות וגם על זקיפת הטבה ועוד כמה דברים קטנים שאנחנו צריכים לסגור. גם בוועדת היישום העלינו את זה לפני שני דיונים דיברנו שלא תהיה זכות וטו לשר האוצר אלא שר התחבורה יהיה לפחות באותו משקל, אם לא אפילו שלשר התחבורה יהיה יותר משקל.

זה בסעיף 21 שנגיע אליו. הוספתם את זה? זה לא היה המצב. כשנגיע לסעיף 21, שם מדובר על ועדת היישום, נדבר על זה. "(2)הצמדת סכום המס למדד לפי הוראות סעיף 17." נגיע לסעיף 17 ואז נדבר על זה, על ההצמדה למדד. עוד לפני המדד, גם בעניין התיקון בצו ששר האוצר עושה ביחס להודעת ועדת היישום, איך אתם רואים את הסמכויות ביניהם? ועדת היישום מקבלת את ההחלטה? היא אוספת את הנתונים, מנתחת אותם ומייצרת המלצה. היא ועדה מייעצת. אין לה סמכות החלטה. תיכף נגיע לסעיף ואז נבין מה מצב הוועדה, מה הסמכויות שלה ומה השר עושה. "(ב)צו כאמור ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר של השנה העוקבת. (ג)מנהל רשות המיסים יפרסם באתר האינטרנט של רשות המיסים את סכומי המס ושעות הגודש כפי שתוקנו בצו כאמור בסעיף קטן (א)." מתי הוא יפרסם? הוא יפרסם לאחר שיתוקן הצו. אתם צריכים להגדיר פה מתי כדי שאנשים לא יופתעו. "הודעת ועדת היישום על שינוי סכום המס ושעות הגודש 13. בתקופה שמיום 1 בדצמבר עד יום 14 בדצמבר של כל שנה, תודיע ועדת היישום לשר האוצר על שינויים שיש לערוך, ביחס לסכומי המס ולשעות הגודש הקבועים בתוספת השנייה, בהתאם לשינוי במהירות הנסיעה הממוצעת לפי הוראות סעיפים 14 ו־15." אני מציעה שכאשר נגיע לחלק של ועדת היישום נסביר בדיוק איך זה נעשה. בכל מקרה, אם הוועדה מודיעה לשר בין 1 בדצמבר ובין 14 בדצמבר, זה משאיר לשר שבועיים בשביל להוציא את הצו, למנהל רשות המיסים שעתיים בשביל לפרסם אותו, ולכל המדינה דקותיים בשביל להיערך לזה. אני מציע לכם להזיז מדצמבר לנובמבר לפחות. רצינו להציע להוריד את הרף המינימלי, כלומר להשאיר את המועד האחרון. אבל גם המועד האחרון, 14 בדצמבר, הוא מועד קרוב מדי. מה זה אומר להוריד את הרף האחרון? אז זה לא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר? הם מדברים על 1 בדצמבר, על הורדת הרף מ-1 בדצמבר. אין בעיה להקדים את זה בחודש לפי הצעת הוועדה. תשנו את זה בנוסח כדי שלאנשים יהיה זמן להיערך. "שינוי שעות הגודש בהתאם לשינוי במהירות הנסיעה הממוצעת 14. (א)בסעיף זה, "שעות גודש משניות" 30 הדקות הקודמות או העוקבות לשעות הגודש בשנת הבסיס. (ב)שעות הגודש יורחבו ויכללו גם את פרקי הזמן של שעות הגודש המשניות, אם התקיימו תנאים אלה: (1)מהירות הנסיעה הממוצעת בשנת הבדיקה הייתה נמוכה מ־40 קמ"ש," איפה? באזורים של שעות הגודש המשניות או בתוך הטבעות? בשעות הגודש בתוך הטבעות. מהירות הנסיעה הממוצעת מוגדרת. "(2)מהירות הנסיעה הממוצעת בשעות הגודש המשניות בשנת הבדיקה הייתה נמוכה ב־5 קמ"ש לפחות לעומת מהירות הנסיעה הממוצעת בשעות הגודש המשניות בשנת הבסיס." כלומר במידה ואנחנו רואים שיש האטה ב-5 קמ"ש, רק אז אנחנו מטילים את אגרת הגודש גם על השעות המשניות. שני התנאים נועדו לוודא שיש גודש בשעות הגודש שנקבעו, וגם שהייתה יותר מדי הסטה של התנועה לחצאי השעה שלפני ואחרי שעות הגודש. עוד כמה שאלות: כתוב ששעות הגודש יורחבו. הן לא יכולות להצטמצם, הן רק מתרחבות?

מה קורה אם אתם רואים שקורית מגמה הפוכה? אי אפשר לצמצם אותן? כרגע לא מוגדר שהדבר הזה נמדד, אלא המהירות הממוצעת נמדדת על פני כל שעות הגודש. לא ראינו צורך לבצע בדיקה כזאת כי זה כנראה לא סביר. אם למשל אתה רואה שיש עלייה במהירות הנסיעה. אז התעריף יורד, זה הסעיף הבא. ברוך הבא חבר הכנסת דודי אמסלם. שקלתם לעשות חלוקה לתקופות השנה? אני מניחה שיש הבדלים בין יולי אוגוסט לבין חודשים אחרים. בגלל השאלה הזאת לקח לנו שנה שלמה. כמובן הכול יהיה בהתייעצות ותיאום עם הלמ"ס, שהם האנשים הרלוונטיים לבדיקות הללו. מה זאת אומרת "בהתייעצות עם הלמ"ס"? אתה לא מכניס פה הוראה שנותנת יכולת להתחשב. המהירות הממוצעת נמדדת על פני שנה שלמה ולכן היא תיקח בחשבון בהכרח חודשים שהם יותר עמוסים. לכן אני שואלת עם עשיתם איזו חשיבה, אולי כדאי לשים בצד או לחשוב לא רק על בחינה ממוצעת אלא גם על בחינה תקופתית לצד או בשונה מבחינה ממוצעת. אופן מדידת המהירות הממוצעת צריך להיקבע בהמשך. יהיו המון פרטים שאנשי הסטטיסטיקה יוסיפו. אתה אומר שבהמשך נדע איך אתם עושים את הממוצע? יהיו המון פרטים קטנים. נקבעה שנה שלמה כדי לנכות את מרבית העונתיות אבל יש הרבה מאוד פרטים קטנים, למשל השאלה אם החגים חלים באמצע השבוע או בסוף השבוע,

אבל איך נעשית המדידה עצמה? יש לכם מצלמות? יש לכם גלאים על הכביש? זה יהיה בעיקר מצלמות. גם אופן המדידה ייקבע בהמשך. אתה אומר שיש מצלמות במקטעים. אחזור אל מה ששלמה קרעי אמר: אם אתם כבר שמים מצלמות אז למה לתת את זה בטבעות? תעברו על כל מקטע ותקבעו את התשלום. ההצעה של חבר הכנסת קרעי הייתה ללכת לכיוון של ניטור רציף. הסברנו את הבעייתיות. אבל אם אתה כבר שם את המצלמות, אמרתם שכל הבעיה היא בפריסת מצלמות ולכן אנחנו לא יכולים לעשות, אבל אם אתה כבר נמצא בתוך זה והבאת כבר לכך שיש מצלמות שמודדות מהירות, כלומר אתה כבר יודע אילו רכבים נמצאים שם, המצלמה כבר עושה לך את העבודה, אז אתה לא צריך את הטבעות, יש לך מקטעים מבחינת תשלום שאתה יכול להוזיל. המצלמות האלה לא יסגרו הרמטית את הטבעת. הן ימדדו במקומות ספציפיים, במקומות שמייצגים את המהירות. אנחנו לא נצטרך לכסות את כל הטבעת בעזרת מצלמות. אני לא בטוח שאתה משוכנע במה שאתה אומר. אתה יכול להסביר לי את השיטה?

הייתה פה בעיה, שאמרו שאי אפשר לשים די מצלמות. לא אמרנו שאי אפשר לשים בכלל שערים. אנחנו שמים הרבה מאוד שערים במסגרת.

דיברנו על המצלמות. כשאני אומרת "שער" אני מתכוונת למצלמה. לא כמו במנהרות, מכיוון שאמרנו ששם נעשה גם כדי שלא יעברו לשוליים בשערים עצמם. דיברנו מעבר לשערים האלה. אתם עכשיו מדברים על מצלמות דרך, שתוך כדי הנסיעה נדע את המהירות של המכוניות. אמר פה שלמה קרעי: תעשו על פי מקטעים, שאז נוכל להוזיל את העלות, שאם אדם לא הגיע לשני, הוא הגיע רק לאמצע, אז נעשה את זה בצורה כזאת שנוכל להוזיל. ואז אמרתם: אי אפשר דבר כזה. עכשיו אני מבין שאתם כן שמים את המצלמות הללו. אריאל הבר אומר: אנחנו לא שמים את המצלמות באופן רציף אלא רק בשביל הבדיקה. בסדר, אז אני אומר: אפשר להוסיף מצלמות. אין כאן אחד או אפס. זה גם מה שהסברנו. היה אפשר לעשות טבעת אחת, כפי שקורה ברוב המקומות בעולם, ואז זה אחד או אפס, בינרי, אם חצית את מוקד הגודש או לא חצית אותו. אנחנו בחרנו לעשות שלוש טבעות. זה כן הולך אל מה שאתם מציעים, אל משהו שהוא יותר רציף ובאמת כך אפשר לפצל את התשלום, לא רק תשלום אחד אם עברת או לא עברת אלא תלוי כמה שערים עברת. אם היינו לוקחים את זה לאין-סוף היינו מגיעים בעצם לאותה טבעת רציפה. אמרנו שהיכולת להקים את כל הדבר הזה ולייצר, גם ברמת התשתית וגם ברמת הפרטיות וגם ברמת

את הנוסחה האמיתית שבאמת יודעת למדוד את זה כרגע אנחנו לא יודעים לעשות את זה מבחינה כלכלית וחברתית. העתיד הוא שם אבל אין לנו עדיין יכולות לעשות את זה. אנחנו מקווים שמתישהו זה יתאפשר. יש לי שתי שאלות, ברשותכם.

איפה הטבעות? מה הטבעת החיצונית ומה הפנימית? חבר הכנסת אמסלם, המפה עצמה מופיעה בתוספת להצעת החוק. בדיונים הקודמים שאלנו הרבה מאוד שאלות על המפה ואיפה יהיו הטבעות. כאשר נגיע לזה אנחנו ממש נרד לפרטים. בכל מקרה הוועדה צריכה לאשר את המפה אז אנחנו ניכנס פה לכל הפרטים הנדרשים. דבר שני, רציתי להבין את הנוסחה. אתם רושמים כאן שהמחירים ישתנו לפי המהירות. זה בערך מה שקורה היום בנתיב המהיר. בנתיב המהיר

מאוד דינמי, זה נקבע

אנחנו מדברים על שינוי שנתי.

מה זה משנה מה קרה בשנה שעברה? כל פעם בשנה מסוימת אתה מאזן נכון את התעריף בהתאם לנתונים של השנה העוקבת. בואו נלך מן הסוף. לכאורה המטרה היא להוריד לחץ מתל אביב. אין לי מושג למה זה חשוב, אין לי מושג למה לא נוריד את הלחץ מחיפה, ירושלים וכולי. אני טוען שזה סוג של מס שרוצים להטיל על אזרחי מדינת ישראל, אבל בואו נשים את זה בצד, על זה נדבר כבר במליאה. היות ובעצם הרעיון, בבסיס אתה אומר: אם יש פקק אז אני רוצה להעלות את המחיר, וכאשר אין פקק אני מוריד אותו. אז זה חייב להיות דינמי. דרך אגב, יש כלים דינמיים, כפי שקורה היום במרחק של שתי מצלמות אתה כבר יודע מה מהירות הנסיעה,

ובסופו של דבר אתה יכול לנטר את זה און-ליין. אפשר להציב שלט למעלה, או שלט בכניסה לטבעת. הרי אתה חייב לאפשר לאדם אופציה לא להיכנס לשם. חבר הכנסת אמסלם, אני רוצה לשאול אותך שאלה. במידה והמהירות נמוכה יותר, המחיר גבוה יותר או נמוך יותר,

איזו שאלה: כאשר המהירות נמוכה המחיר צריך להיות גבוה. כלומר אדם שעכשיו בזמן אמת עומד בפקק הזה ישלם יותר למרות שהוא עומד בפקק. הרעיון הוא בגדול להוריד אותו משם. אבל הוא לא יודע את זה.

יהיה שלט מראש, שאמור לאפשר לו לא להיכנס לשם. יש לך את זה בנתיב המהיר היום. אבל בנתיב המהיר יש לך אופציה לא לנסוע. כאן אין לך אופציה אם אתה נכנס פנימה אתה משלם. בטח יש לך. אני עסקתי בנושא תחבורה ותשתיות במשך הרבה מאוד שנים. אם גובים מס עבור משהו צריך לאפשר לאדם אופציה, האם להיכנס או לא להיכנס. כשהוא לא נכנס אתה מייצר לו דבר חליפי.

אתה בנתב"ג. נניח שהוחלט שמנתב"ג מתחיל המעגל. אני מייצר לך חנה וסע תעלה לאוטובוס. הרי אתה צריך לייצר לו חלופה, הרי הוא לא ילך ברגל, אלא אם כן זה מה שאתם רוצים, שילך ברגל. לכן תבנה את כל המבנה. לא חוכמה להגיד לאדם: אם אתה מגיע לאזור נתב"ג אתה משלם כבר 50 שקלים.

תעמוד בחנה וסע ותיסע בהסעות בחינם. צריכות להיות כאן תשתיות של חנה וסע. דודי, אני מצטער מאוד זה כבר הדיון השלישי שלא היית פה כי דיברנו על כל הנושאים האלה, גם על החנה וסע וגם על תשתיות תחבורה וגם על הכול.

דבר שני, אתה צריך לאפשר לו לא להיכנס בשעות מסוימות. הוא רואה את המחיר. אם זה משהו קבוע לא עשינו בזה שום דבר כי זה גם פונקציה של שעות. תלוי האם זה בשעה 7 בבוקר, 10 בבוקר, האם יש ביום מסוים חג למישהו והתנועה זורמת. בחגים זה פטור מתשלום. יש גם חגים של בני המיעוטים שמשפיעים מאוד על התנועה. פתאום קרה אירוע ביטחוני ואז אף אחד לא רוצה לצאת מן הבית. יש לך עניין לבזבז את ההון של הנתיב? הרי יש לך נתיב. לכן קודם כול לדעתי זה צריך להיות דינמי.

צריכה להיות אופציית יציאה לכל אדם, נקודת החלטה, ששם הוא מחליט האם הוא נכנס או לא נכנס. אלה דברים שאתם חייבים לחשוב עליהם. נקודת ההחלטה היא לא כאשר הוא רואה את השלט אלא היא אמורה להיות כשהוא יוצא מן הבית ובוחר באיזה כלי

לכן כשהולכים לניטור רציף אחת השאלות היא מתי המחיר אמור להיקבע, האם שעה לפני או בזמן הנסיעה. כשאני יוצא לדרך, אני נוסע מאשדוד לכיוון צפון, תוך כדי הנסיעה אני מחליט אם אני עולה על כביש 6 ומשלם את האגרה או שאני נוסע דרך כביש אחר בלי לשלם, זה תוך כדי נסיעה כשאני רואה את העומסים. היושב-ראש אמר נכון, עד עכשיו מדברים על נתיבים שבהם יש חלופה אחרת להחליט באיזה נתיב לנסוע. אגרת הגודש היא אגרה עם טבעות הרמטיות. האופציה שלך היא או תחבורה ציבורית או הליכה, ואגב זה לא רע בכלל, גם בזה אנחנו רוצים להשקיע. יכול להיות שנלך מירושלים לתל אביב. אני רוצה להבין את הנקודה, אני רוצה להבין מכם את העניין. אתם טוענים שאלה טבעות הרמטיות ואני צריך לקבל את ההחלטה עוד ביציאתי מן הבית,

אני נוסע בתחבורה ציבורית או נוסע ברכב?

או שאתה לא נוסע בשעת גודש. אתה יכול לחנות בחנה וסע ושם לעלות על תחבורה ציבורית. יש שעות מסוימות כמעט בכל הימים במשך השנה, בימי העבודה, יש חגים שבהם אגרת הגודש פטורה. הכול מפורט בחוק. אתה לפני כן אמור לדעת מה המחירים, היכן יהיו השערים ולקבל את ההחלטה מה הדרך הטובה ביותר בשבילך לנסוע ומה השעה הטובה ביותר בשבילך לנסוע. נכון, כפי שעלה כאן הרבה בוועדה, מתישהו, אנחנו מניחים שאולי לא בשנים הקרובות, אפשר יהיה אולי להגיע למשהו שהוא הרבה יותר רציף, גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמת הפרטיות.

טכנולוגיה של רציף. זה שאנחנו לא עושים עכשיו רציף זה מתוך עצלות, לא מתוך משהו אחר. זה לא מתוך עצלות. דיברנו על זה. דיברנו אבל לא שכנעתם אף אחד. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. יש את הנתיב המהיר היום. לא ראיתי בו פקקים. המשמעות היא שהוא נותן תשובה לפקקים למי שרוצה לשלם. אז מה אתם רוצים, שיהיה יותר מהיר מהיום? ששלושת הנתיבים יהיו מהירים? אתם לא חושבים שיש פה בזבוז הון? עם הפקקים שקיימים היום אי אפשר להתווכח. אני שואל שאלה: האם אתם רוצים למנוע פקקים או להכריח אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית? אם אנחנו רוצים להכריח אנשים לנסוע בתחבורה ציבורית אנחנו צריכים להחליט דרך אגב, בלי קשר להכנסה שלך, בלי קשר לעשירים שייסעו מהר. הרי בסופו של דבר מי ייפגע מזה? אלה שמבחוץ. אנחנו מכירים את הסיפור. הרי זה לא באמת הפקקים. זה לעזור לחבר'ה העשירים. אני מצטער שאני קוטע אותך, דודי. אתה טוען פה טיעונים שהם פשוט לא נכונים עובדתית. לדעתך. זה לא לדעתי. ראינו פה נתונים. אני לא רוצה להחזיר עכשיו את הוועדה אחורה. לא, דודי, אני מתעקש. ראינו פה נתונים שהסבירו בצורה ברורה, על בסיס מחקרים סלולריים שנעשו לפני כן, מי האוכלוסייה שהולכת לשלם את המס הזה: רובה מעשירון 7 ומעלה ורובה מתוך הטבעות, זה קודם כול. לכן הטענות שהמס הזה הולך לפגוע בפריפריה או בשכבות החלשות הן לא מדויקות. לעשירון 5 ו-6 אין רכבים. אבל בואו נתקדם. אתה אפילו לא יודע מה המשמעות של העשירון. אני שואל שאלה אחרת שמעניינת אותי יותר. הרי היום יש לנו נתיב מהיר ואין בו פקקים. מי שמשלם נוסע אורגינל. אתה אומר: רבותיי, נתיב אחד לא מספיק לי, אני רוצה שלושה נתיבים שישלמו. דודי, איפה הטבעת הפנימית עוברת, אתה יודע? אני נכנס לקטע של איילון כרגע. אבל עזוב את איילון. אנחנו מדברים על טבעות שהן בפנים, לא רק איילון. אני לא רוצה שתסיט את הדיון. אני רוצה להמשיך את ההקראה, בבקשה. אני רוצה להבין. אם היית משתתף בדיונים הקודמים היית מבין. אנחנו מתקדמים. אני לא יכול שבכל פעם יבוא חבר כנסת אחר ויתחיל את הדיון מן ההתחלה,

ממשיכים בהקראה. אתה לא רוצה לתת לנו להבין? אני רוצה לתת לך להבין אבל אתה עכשיו - - - אם זה לא מגיע לנו אז בסדר. אני רוצה להוסיף משהו. אני לא יודע אם הכניסו יש נוסח מתוקן עם האופציה שדיברנו עליה לניטור רציף? אמרתי בתחילת הדיון ואגיד שוב: כל המחלוקות והשאלות שהעלינו בדיון הקודם נבדקות על ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר. היום נתקדם בהקראה של הצעת החוק וביום חמישי נדון על כל המחלוקות. כרגע המטרה של הדיון הזה לוודא שבסעיפים, בתוכן החוק אין לנו פערים, או אם יש לנו שאלות, כמו עכשיו, אנחנו מתקנים כמה דברים תוך כדי הקראה. אם כך, זה עוד יותר חשוב. אמרנו את זה הרבה בשני הדיונים הקודמים אבל זה מתחבר גם למה שאמר דודי אמסלם. על פי המבנה שמוצע עכשיו בהצעת החוק, של טבעות, תושבי הטבעות נוסעים בתוך הטבעות,

מחולון לבני ברק, והצגנו דוגמאות בדיונים הקודמים, ולא משלמים מס גודש. דווקא אלה שמגיעים מבחוץ משלמים את מס הגודש הזה. אני אומר כבר פעם שלישית אותו דבר היום, אז אני עונה בפעם הרביעית. אני לא רוצה שתענה. אני מפנה את זה אליהם, לא אליך. המפה מופיעה בתוספת לחוק, שצריכה להיות מאושרת כאן בוועדה. כאשר נתחיל לדון על המפה עצמה, אותן שאלות שאתה מעלה, על חיתוכים לאורך ולרוחב, נעלה אותן פה ונדון בהן. כרגע זה לא הדיון. את הטענה שלך אמרת כבר במהלך שני הדיונים שקיימנו. אתה רוצה להגיד אותה עוד פעם אין לי בעיה, פשוט חבל על הזמן. אנחנו בכל פעם חוזרים על אותו דבר. כי זה לא רק עניין המפה, זה עניין של ניטור באופן רציף. אמרת את זה כבר, שלמה, כמה פעמים. שאלתי שאלה שלא ענו לי עליה.

פה אנחנו משחקים משחק שאנחנו לא יודעים מה יהיה אתו. יש לנו ניסיון, יש לנו היום מקום אחד שיש בו נתיב מהיר. אני מעריך שהמעגל הראשון זה איילון בגלל שהוא הכניסה המרכזית.

אם לא הייתה שם בעיית פקקים אף אחד לא היה מדבר פה על הפקקים, בגלל שגם בירושלים בכל חור יש פקק, גם בנתניה וגם במעלה אדומים. השאלה שלי פשוטה מאוד: אם היום בנתיב המהיר אין פקקים, ונניח שמחר נעשה את שלושת הנתיבים, בגלל שזה בתשלום. זה לא שלושת הנתיבים. אם נשים את שלושת הנתיבים בתשלום אז אני מניח שמי שייסע בנתיב המהיר יתחלק לשלושת הנתיבים. לא הבנתי מה הועילו חכמים בתקנתם. חבר הכנסת אמסלם, דבר ראשון, אנחנו מבקשים לעשות משהו שכן נעשה בעולם, אנחנו ממש לא ממציאים את הגלגל. בעולם כשיש אגרות גודש הן אגרות בטבעת שמקיפה באופן הרמטי את אזור הגודש וכניסה לאזור הגודש מכל כביש שאפשר להיכנס ממנו מחויבת בתשלום. אנחנו עושים משהו קצת יותר מתוחכם. אנחנו מחלקים את הגודש לשלושה אזורים ויש שלוש טבעות הרמטיות שהתשלום בגינן ידוע מראש, בדיוק באיזה שעות ובאיזה ימים משלמים את אגרת הגודש. זה מה שקורה כמעט בכל העולם. את לא עונה על השאלה שלי. הנתיב המהיר הוא לא אגרת גודש. הנתיב המהיר הוא דרך אחת, של נתיב אחד מתוך כל הכניסה לתל אביב. איך היית מגדירה את הנתיב המהיר?

אני רוצה להמשיך, בבקשה. תאפשר לנו להבין. עונים לך תשובה. מה לא הבנת? זה כביש אגרה. אם אתה רוצה שאנחנו נלך, בסדר, אם אנחנו מפריעים לך פה. אני לא רוצה שתלך אבל אני גם לא רוצה שתכניס את הדיון ל-loop.

אני לא מבין משהו ואני רוצה להבין. אם אתה לא רוצה שנבין, אני מכבד אותך. אגרת גודש היא סגירה הרמטית. כביש נתיב מהיר זה כביש אגרה כאשר יש אלטרנטיבה של נסיעה בחינם ונסיעה בתשלום. אלה דברים שונים לחלוטין. אני רוצה שנתקדם, די.

אנחנו מדברים על הרציונל. אבל ברציונל דנו כבר בשני דיונים. לא, לא, אני בא לרציונל. הרי אם אתם - - - דודי, לא נתתי לך רשות דיבור.

אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

אם ברציונל - - - אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. זה מה שרצית? בסדר. אתה מרוצה מעצמך? אתה והבוס שלך בריונים, זה מה שאתם עושים. בשביל זה באת. מה עוד יש לך להגיד? זה השיטה שלכם. תזכור את זה, כשאנחנו נעשה את זה, כשנוציא אותך תהיה בסדר. סבבה, הוצאתם אותי מספיק בכנסת הקודמת. אני לא הוצאתי אותך. כי לא הייתי בישיבות שלך, אבל מי שהיה פה כן הוציא אותי. אלכס, אפשר רשות דיבור? לא, אנחנו נתקדם ותקבל רשות דיבור אחר כך. "שינוי סכומי המס בהתאם לשינוי מהירות הנסיעה הממוצעת 15. סכומי המס ישתנו בשיעורים" - - - רגע, לפני כן, בסעיף 13. דיברנו על לוחות הזמנים בסדר. בעצם ההוראה פה אומרת שוועדת היישום תודיע לשר האוצר על השינויים, ובהתאם לסעיף 12 השר צריך לתקן. השאלה פה, ולא עניתם לי על זה קודם, אם יש לשר האוצר סמכות לא לקבל את הודעת ועדת היישום. האם הוא צריך לקחת את ההודעה הזאת והוא חייב לפרסם אותה כפי שהיא, או שהוא יכול גם להגיד: לא, אני חושב שצריך לראות דברים אחרת, או להחזיר את זה לבחינה נוספת שלהם? אין לו שיקול דעת. זה ועדה מקצועית שמקבלת החלטות לפי פרמטרים קבועים מראש ולכן אין כאן מקום לשיקול דעת. כלומר אם המהירות עולה כך וכך קורה, אם המהירות יורדת כך וכך קורה.

השר לא פרסם את החלטת ועדת היישום, תוך כמה זמן זה ייושם? באופן אוטומטי או

ועדת היישום צריכה להגיש את ההמלצה לשר והשר צריך לפרסם. ואם השר לא פרסם? יש לו חובה לפרסם עד 1 בינואר. אם לא פרסם עד 1 בינואר? כלומר אם זה לא מוצא חן בעיניו השר יכול לעכב את זה ולא לפרסם. אני לא רואה אופציה שהשר לא יפרסם. עזבי, אני שואל. יש מקרים בחוק שאומרים: אם עד לתאריך זה וזה לא יהיה יפוג החוק, תפוג התקנה. אני שואל מה קורה אם השר לא מפרסם. אני מתחבר מאוד אל מה שינון אומר. אנחנו כאן בוועדה, אפילו בזמן הקצר שאני מנהל אותה, בכל פעם נתקלים בכל מיני אישורים רטרואקטיביים של כל מיני דברים, על צווים שלא יצאו בזמן או אני לא יודע מה. לכן צודק ינון ואני מבקש שתיתנו לזה מענה בחוק, מה יקרה אם לא. אני לא רוצה שהכנסת אחר כך תרדוף אחרי הזנב של עצמה כדי לאשר דברים כאלה ואחרים רטרואקטיבית. אני מבקש שתיתנו על זה את הדעת בהצעת החוק. האם יש למשרד התחבורה הדמיה של התוכנית הגרנדיוזית הזאת, של חלופות שאנחנו מדברים עליהן? שלמה, נגיע לזה כאשר נאשר כאן את המפה. זה לא קשור למפה, זה עצם התוכנית השטחית, הלא מבושלת הזאת, של טבעות, בלי דינמיות ובלי שינוי מחיר ובלי ניטור רציף באמצעות מצלמות או אמצעים טכנולוגיים אחרים. אנחנו הולכים לתוכנית כל כך חשובה אבל מביאים את הפתרון הכי נחות שיכול להיות. אני מזכיר לך שהכניסה של החוק לתוקף היא לא מחר. אדרבה, יש להם ארבע שנים. יש להם שנתיים וחצי. עד 2025 כנראה ידחו את זה. זה ארבע שנים. אם אתה לא מאשר את החוק עכשיו אז אין להם יכולת להתכונן לזה טכנולוגית. אתה מבין את האופרציה שצריך לעשות בשביל להקים את הטבעות האלה ואת כל מערכות הגבייה? זה תהליך שלוקח זמן. לכן אם אנחנו בכנסת לא נאשר את זה הם לא יוכלו לפעול. זה לא תירוץ לאשר משהו שהוא לא מספיק מבושל. אתה לא מאשר פה את התוכנית הלוגיסטית. אתה הולך לחקיקה, אז תייצר גמישות. דיברנו על הגמישות. לא רק גמישות. עניין הטבעות, שזה לא ניטור רציף, שזה כמו גרף חד-ממדי. אמרת את זה, עמדתך נשמעה כבר שמונה פעמים. אמרתי וזה לא מספיק כי אני לא משכנע אותך, עד שתשתכנע. השתכנעת בדיון הקודם ואמרת: תשאירו אופציה. אני חושב שלהשאיר אופציה זה לא מספיק. אבל אתמול אמרת שזה בסדר. אתה הצעת להשאיר אופציה, לא אני. זו ברירת המחדל. אנחנו כרגע דנים בברירת המחדל הזאת. אלכס, מה עם העלות התקציבית שביקשנו לדעת? אגב, יש לי את קובץ האקסל שביקשת, קיבלתי אותו ואעביר לכם.

אני מבקש לדעת מה העלות התקציבית של הפרק הזה ב-2021 וב-2022.

תצטרכו לענות תשובה ביום חמישי לגבי העניין הזה. בסעיף 14, אני חוזרת למהירות הנסיעה הממוצעת. כשעושים את זה בשנת הבדיקה זה בעצם השנה שהסתיימה ב-31 באוגוסט שקדם להודעת ועדת היישום. אז הבחינה היא תמיד אחורה? כן, על מה שכבר היה. עוד לא קיבלתי את המצגת שביקשנו להכניס לטבלט. הנה, זה מופיע. מה לגבי ההכנסות הצפויות בשנה הראשונה? דיברו על זה? מה סדר הגודל? מדברים על 1.5 מיליארד שקל הכנסות ו-1.3 מיליארד שקל נטו. בשנה מלאה. רציתי לומר שזה יותר מפי שניים מהסכום שהשר ליברמן התחייב בשביל להעלות את שכר חיילי החובה ב-50%. אלכס, אתה יכול לצחוק. אני פשוט מעריץ את ההתמדה שלך. אני אומר לך ברצינות, אני מבקש ממך, בואו נשב. אני חושב שגם עם סכום הרבה יותר נמוך, בסדר גודל של בין 100 200 מיליון שקלים, אפשר לתת יריית פתיחה בעניין הזה. תחשוב כמה זה יציג אתכם טוב יותר. אני עושה לכם טובה,

במקום להפר הבטחת בחירות ברורה של השר, של יושב-ראש המפלגה שלך, של כל המפלגה שלכם, במקום לצאת בדריסה בוטה כלפי חיילי החובה, שהם באמת אלה שנותנים הכי הרבה, והסיסמה שמי שנותן יותר צריך לקבל יותר את הדבר הזה אני מבקש, בואו נעשה את זה עכשיו בתקציב הזה. זה אפשרי וזה בידיים שלכם, שלך ושל ליברמן. אין שום סיבה שזה לא יקרה. תודה רבה, יואב. אנחנו חוזרים להקראה.

אפשר להתייחס לנושא ההשלכות התקציביות של זה? אני מן "האינטרס שלנו", שהיא עמותה, לובי ציבורי. אנחנו כרגע לא דנים בהשלכות התקציביות. אנחנו כרגע מקריאים את הצעת החוק. היה כאן דיון, לכן שאלתי אם אפשר להתייחס. חבר הכנסת יואב קיש החליט לקשר בין כמה דברים ביחד. הוא מתמיד לעשות את זה בכל דיון. נשמע אותך כאשר נגיע לסעיף הרלוונטי. אמרתי לך, תציג תקציב קטן, לא גבוה יחסית ל-400 מיליארד שקל האלה פלוס. תציג 100 200 מיליון שקל. שכחת שכל ההכנסות יהיו ב-24 וב-25. לא חיברתי את זה. אני גם יכול לדבר מול 24 מיליארד השקלים - - - בלי קריטריונים. אחד הדברים שאנחנו חייבים לוודא כאן בחוק הוא שכל הכסף הולך לפיתוח התשתיות והשירותים של התחבורה הציבורית. אנחנו ממשיכים. סעיף 14(ב)(2): "(2)מהירות הנסיעה הממוצעת בשעות הגודש המשניות בשנת הבדיקה הייתה נמוכה ב־5 קמ"ש לפחות לעומת מהירות הנסיעה הממוצעת בשעות הגודש המשניות בשנת הבסיס." כבר הסברנו את זה אבל אפשר שוב. הכוונה היא שבמידה ואנחנו רואים הסטה של הגודש לחצי שעה שלפני או אחרי הגודש אנחנו מאפשרים לשר להאריך את שעות הגודש בעוד חצי שעה. פה ההתייחסות היא לשנת הבסיס. כשאנחנו מסתכלים על ההגדרה, זה מפנה למועד הקובע כמשמעותו בסעיף 59(ב), שאז אמרנו שזה 1 במרץ 24. אתם מסתכלים רק ביחס למועד אחד? זה חצי שעה לפני או אחרי אותן שעות גודש, שחלות בין 6:30 10:00. כלומר להקדים או לאחר את השעות. רק להקדים. זה לא מה ששלומית שואלת. היא שואלת האם בשנת 27 זה גם יותאם לשנת 24. כן. זה לאותן שעות של 2024. למה אתם לא מסתכלים על השנה העוקבת? זה יותר נורמלי מאשר להסתכל מה היה עכשיו. אנחנו מסתכלים על השנה העוקבת אבל השעות הן ביחס לאותן שעות שנקבעו. המהירות הממוצעת היא ביחס לשנה העוקבת, ואילו השעות הן ביחס לשנת 24?

הרי הוועדה יכולה במשך הזמן לעשות שינויים גם של השעות. לצורך העניין, הגודש הצטמצם והשעות לא היו מ-9 בבוקר אלא מ-6 בבוקר. יש סמכות לשנות את השעות? לוועדה גם לא תהיה סמכות לשנות? לוועדה אין סמכות לשנות. השעות האלה נקבעו, ואז יש את השעות המשניות, שזה חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי, שאליהן אפשר להרחיב במידה והמהירות עומדת בתנאים של סעיף 14. את זה השר יכול להרחיב?

הוועדה קובעת לשר שהוא חייב לעשות את זה בואו נקרא לילד בשמו. לא שהוועדה ממליצה, כי המלצה לא חייבים לקבל.

הוועדה קובעת ערכים מקצועיים.

הוא מגיע לאישור ועדת הכספים כשיש העלאה.

זה מגיע לאישור ועדת הכספים. לגבי מיסוי ירוק אני אתייחס. הוא מתפרסם אחת לשנתיים

אני רק מעיר את תשומת לבכם. אני מאמין שישבתם ועשיתם חשיבה רצינית מאוד.

לגבי "השר" ו"השרים" הייתה חשיבה. סתם להבין את החשיבה שלכם בשביל לחסוך את השאלות הבאות, אם עוד פעם יירשם "שר", אז תאמר לי מראש כדי שאדע על מה מדובר.

זה נחשב? בשביל זה יש ועדה מקצועית שתחליט. השאלה אם הוועדה המקצועית רשאית נניח היו יומיים או שבוע של שביתה,

או שאנשים נשארים בבית ואז הכביש יותר פתוח.

לא גובים את המס, מבטלים את הטבעת?

זה בהתאם למצלמות ולשערים שיוצבו. זה בהתאם להמלצות של ועדת היישום. לא צריך למדוד את כל הכבישים בישראל. עושים מדגם מייצג. צריך לבדוק אילו כבישים הם המייצגים ביותר את מהירות הנסיעה, ובשביל זה יש גורמי מקצוע. יש לכם טיוטה של תקנות בעניין זה או משהו שאתם יודעים

למה רק

25 אגורות יעוגלו כלפי מטה ו-75 אגורות יעוגלו כלפי מעלה. שניהם מעוגלים כלפי מעלה. אני שואל למה לא לעגל את זה גם כלפי מטה, ש-25 אגורות יעוגלו כלפי מטה.

מדובר בעיקר בשאלה תיאורטית כי אנחנו אף פעם לא נהיה בדיוק ב-25 אגורות. אם זה רק תיאורטי אז תעשה את זה

כאמור אנחנו מודדים את ההשפעה החיצונית של אובדן שעות עבודה. אין בעיה, אני רק רוצה להבין איך הוא מתנהג.

למה דווקא של עובדים

היא רגישה לזה מאוד אז אני מבקש ממך לנסות לבחור מילה אחרת. אני לא רגישה למילה. היושב-ראש ביקש ממני ואני חוזר בי מן המילה "אכזרית". אבל ההיגיון אם אתם עושים את זה באמת בשביל להפחית את הגודש ואתם נצמדים עם אבני דרך לתוכנית של משרד התחבורה

סכום החיוב היומי המרבי 18. החיוב במס החל על בעל רכב לפי הוראות חוק זה יחול באופן מצטבר,

לא יעלה על סך סכומי החיוב במס החלים על בעל רכב, שאינו רכב המנוי בתוספת השלישית,

כלומר לייצר הסמכה לקבוע בתקנות.

תביאו את התקנות. כשאתם רוצים שאנחנו נעביר את החוק מהר אין לכם בעיה, כשאנחנו מבקשים מכם לעבוד מהר פתאום יש לכם בעיה.

בשעות הבוקר לא. בשעות אחר הצוהריים הם משלמים. בשעות אחר הצוהריים בגלל שיש גודש הפוך. ומי שייכנס אחר הצוהריים? גם משלם. משלם דו-כיווני, גם בכניסה וגם ביציאה. נכנס בבוקר, יצא אחר הצוהריים, הוא ישלם את התעריף הגבוה.

אני לא יודע אנחנו בטח עוד נגיע לזה איזה שיקולים הפעלתם כשהגעתם לסכומים האלה. נרצה לשמוע למה דווקא הסכומים האלה, תצטרכו להסביר את זה. בדיוק שני השיקולים שדיברת עליהם, אדוני היושב-ראש. אנחנו נציג. זה לא סכום של "טוב,

אני רוצה להבין

בגלל הגודל שלו? זה מה שקובע?

הוא גם נותן מענה

אנחנו נבדוק מה מקדמי המילוי בדרך כלל באוטובוסים זעירים. אני לא יודע איך אפשר להגדיר אוטובוס זעיר ולא לפספס. מדובר בעיקר בהסעות עובדים.

בענייני מיסים בדרך כלל שר האוצר מקבל החלטות,

ייאמר לזכותו שתמיד הוא ניסה להכניס את האוצר,

גם פטור ממס באופן רוחבי זה שר האוצר. מהיום גם לטפל בבעיות תחבורה ובבעיית פקקים זה שר האוצר. אדוני היושב-ראש, לפי דעתי שרת התחבורה לא עברה על הצעת החוק הזאת בכלל. נכון? היא עברה על הצעת

בנתיב המהיר אפשר לעצור בבודקה בכניסה, בודקים כמה אנשים יש ברכב. הכי לא טכנולוגי

עשינו שם פיילוט,

יש איפשהו בעולם אמצעים

המטרה היא קודם כול להעלות את מקדם המילוי, ולכן אנחנו רוצים שהפטורים יינתנו קודם כול לאוטובוסים וכולי, וגם כשאנחנו נותנים בנתיבי תחבורה ציבורית

מקדם המילוי

לכן זאת שאלה שהיא צדדית בעצם, שהיא מסתעפת מתוך שאלת הטבת המס. היא לא שאלה

(3)להמליץ לשרים בדבר אופן המדידה של מהירות הנסיעה הממוצעת כאמור בסעיף 16, (4)לבחון את

לפי הכתוב פה אין רוב למשרד האוצר. אני מבקש לסיים את ההקראה ואז תסבירו לנו איך זה עובד. "סדרי עבודתה ודיוניה של ועדת היישום 24. (א)שלושה

השלישי הוא עובד רשות המיסים, הרביעי הוא המנהל הכללי של משרד התחבורה בעצם יש כאן שלושה נציגים של משרד האוצר החמישי הוא עובד הרשות הארצית לתחבורה

כשעוסקים בנושא מסוים והוא עולה להצבעה יצביע רק אותו אחד שרשאי להצביע בנושא.

השניים שנמצאים, יש זכות וטו לאחד מהם? כן.

שלא יגידו שעשו ממני צחוק, אני מבקש מאוד.

חבר הוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(3)" זה עובד רשות המיסים שימנה מנהל רשות המיסים "יהיה בעל זכות הצבעה רק בעניינים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף 23". פסקאות (1) עד (4) זה: "(1) להמליץ לשרים בדבר שינוי טבעת החיוב לפי סעיף 5, (2)

אנחנו תיקנו את הנוסח. אני קוראת אותו שוב: "(ב) חבר הוועדה כאמור בסעיף קטן (א)(1) יהיה בעל זכות הצבעה רק בעניינים המנויים בפסקאות (3) ו-(4); (ג) חבר

לגבי הרכב הוועדה, הסוגיה שמטרידה אותי היא סוגיית הווטו. איך שאני מבין את זה יכול להיות שאני לא מבין את זה

בו שבכל הצבעה והצבעה אין רוב לשום משרד אלא זה תמיד שווה. הלוואי ומה שאתה אומר

שלומית, בבקשה. בסעיף 23(4) כתוב שאחד מתפקידי ועדת היישום הוא "לבחון את השפעות המס" ובכלל זה לקבוע אזורים נוספים שבהם ייגבה מס.

גודש הוא סימן לשגשוג כלכלי. אם יש צורך שעה והגודש עובר לאזורים שונים אז אני בטוח שהוועדה תמליץ לכיוון הזה, אבל מצד שני אם פתאום קורה שינוי תחבורתי שאנחנו עוד לא מדמיינים,

לא כתבתם את זה בתפקידי ועדת היישום. בדברי ההסבר כתבתם שחלק מן התפקידים שלה זה גם לבחון את יום התחילה הרצוי אבל זה לא מופיע בתפקידי הוועדה. זה לעניין דחייה

הנושא הזה עומד לגמרי על השולחן.

היושב-ראש, אם אפשר שהוועדה תקבל עדכון כמה הוגשו, כמה שולמו בפועל ובאיזה סוגי עסקים,

זה חשוב לנו מאוד כי אנחנו יודעים שגם

קודם כול, באמת תודה. אמרו בגילוי שהמערכת יצרה בעיות, ובגלל זה חלק מן האנשים הזינו בקשות אך נפלטו החוצה, כלומר היו בתוך התהליך ויצאו ממנו. חשוב מאוד לקדם את זה. באמת תודה. בעצם כל הפניות הפרטניות שהעברתי ביום חמישי,

השיח הזה, שיוצר

כן אומר, הרבה מאוד בעיות הוצפו על ידי חברי הכנסת במודל הקיים, אם זה אנשים שגרים משני הצדדים בסמיכות לטבעת. רק תגיד שתי מילים על הארגון שאתה מייצג,

אציג. "האינטרס שלנו" הוא מיזם מימון המונים, ממומן על ידי 400 תומכים בהוראות קבע חודשיות, נועד לייצג את האינטרס של הציבור הרחב אל מול קבוצות לחץ

הפתרון לדברים הללו מצוי במודל החיוב הרציף שהוצג על ידי חברי הכנסת מספר פעמים ולדעתנו הוא הכיוון הנכון. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ברשותך אדוני היושב-ראש, היא נושא הפטורים למיניהם, וספציפית אני מדבר על נהגי

" אני מהתאחדות התעשיינים. אני מניח שישראלה מני רצתה לדבר אנחנו מתואמים

אנחנו מבינים שמשאיות יוצרות גודש. מצד שני, משאיות הן תחום שאין לו חלופה. אני לא יודע אם צריך לפטור אותן לגמרי אבל בטח לא 200% כפי שכתוב

נקודה שנייה, שגם אתם הזכרתם ואפילו אתה היושב-ראש,

כפי שקיים בכביש 6, שתהיה אפשרות להירשם,

היגיון שהכול יוטל על חברות הליסינג והשכרות הרכב והן יצטרכו לגבות את הכסף. כפי שציינתם, יש חברות

כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975‏, אשר תמלא את התפקידים שנקבעו לה לפי חוק זה. (ב)הודעה על מינוי החברה תפורסם ברשומות."

אתם פשוט מציגים אותה כך בדיון? זה נוסח ששלחנו לכם.

אילו חברות דומות לזה יש שהן גם תחת אחריות רשות המיסים? כיום אין מנגנון של גבייה שנעשה על ידי חברות חיצוניות ברשות המיסים,

חברות שכפופות להנחיות רשות המיסים. יש חברות שכפופות

לכן ציינו את זה בחוק והיה חשוב להבהיר.

אני מבקש לדיון הבא להעביר את הנוסח המתוקן. העברנו את הנוסח הזה לוועדה. אני לא רואה את הנוסח הזה אצלי. יש הבדל בין תיקוני נוסח כשעשיתם טעויות בניסוח, טעויות ברמה הבסיסית, ובין הכנסת סעיף שאומר שהחברה תהיה כפופה להנחיות מנהל רשות המיסים. זה לא תיקון של טעות נוסח. זה לא דבר מהותי שהוא יהיה כפוף למנהל רשות המיסים? זה תיקון טכני? הוויכוח הזה לא מעניין. אני מבקש לישיבה הבאה להעביר אלינו את הנוסח המתוקן. אני מקבל את העמדה של אופיר כץ. אדוני היושב-ראש, הבנתי מה הם הולכים לעשות. יש אגרות שמשרד התחבורה גובה. אין מקרה דומה שמכפיפים את זה למנהל רשות המיסים. זה אגרה. הם קוראים לזה מס בגלל שלזה הם באמת מתכוונים, אבל זה אגרת גודש, ואת זה צריך להכפיף למשרד התחבורה. אני חולק עליו: זה מס גודש, זה לא אגרת גודש, אבל הם רוצים להכניס את זה לכיס של האגרה. ינון, יש לי שאלה: ראש הממשלה אמר שאין מיסים. חבר הכנסת גפני, לא אמרו סינגפור? חברי הכנסת, בבקשה, יש אדם שמחכה בזום ורוצה לדבר,

רועי כהן, בבקשה. שלום אדוני היושב-ראש, שלום חברי הכנסת. אני בדיוק מצטרף לסוף הדברים שאמר חבר הכנסת ינון אזולאי. מדובר בסופו של דבר במס ולא באגרה, כי באגרה על פי חוק אתה צריך לתת שירותים לאותו אדם שאתה לוקח ממנו אגרה, ופה לוקחים מס אני קורא לזה מס פקקים באזור תל אביב. אגיע לדברים שנוגעים לנו, לציבור העצמאים נותני השירותים אמרתי את זה כבר בדיון הראשון אותם אנשים שקמים בבוקר, לובשים שכפ"ץ ויוצאים להביא את הפרנסה שלהם. זה אותם אנשים שבאים אליכם לבתים כדי לסדר לכם, הטכנאי או המדביר או קבלן מיזוג אוויר. האנשים האלה יצטרכו כעצמאים בודדים יש 315,000 אנשים כאלה במדינת ישראל שמעסיקים את עצמם. אתם בעצם מטילים עליהם עכשיו עלות נוספת, שהם יצטרכו לעשות חישוב האם הם נכנסים לאזור תל אביב, האם הם לוקחים על עצמם את אותן עלויות. לפעמים הם יצטרכו לצאת ולהיכנס מספר פעמים. אף אחד לא נותן מענה לזה. הלכנו לבדוק בעולם אין דבר כזה שבסופו של דבר מטילים על נותני שירותים עלות נוספת. דבר שני, אותם עשרות אלפי עסקים שנמצאים בעיר תל אביב, שנשענים כרגע על תושבים שגרים ממש בסמוך אליהם, אם זה המוסכים ואם זה המעבדות ואם זה עסקי מסחר אחרים, בעצם יאבדו את קהל הלקוחות הזה בגלל החישוב הקר האם לשלם את אותה אגרת גודש, שאני קורא לה מס גודש. דבר נוסף ואחרון, מי שיישא בנטל בסופו של דבר זה המעסיקים. עובד בחברה כזאת או אחרת שאמורה לתת שירותים גם באזור תל אביב לא ישלם את העלות. מי שישלם את העלות זה המעסיק. בעצם בדלת האחורית אנחנו מעלים פה את יוקר המחיה ואת יוקר השירותים בעשרות אחוזים. לכן אני אומר, קודם כול, כל עוד אין תחבורה ציבורית מסודרת אני חושב שאי אפשר להגיע בדיון הזה לפתרון עבור העובדים של אותם המעסיקים. לא שמעתי שמישהו מגיע בקורקינט לסדר לך את המזגן ולא שמעתי שחשמלאי או אינסטלטור או קבלן שיפוצים מגיע עם קלנועית כדי לסדר לך את התיקונים בבית. לכן אנחנו בסופו של דבר אומרים כעצמאים, כמי שבעצם מניעים את גלגלי המשק: אל תטילו עלינו עלות נוספת. תחשבו מה זה בשביל אותו אדם, שקם בבוקר, הכול עליו, הוא גם המנכ"ל, הוא גם סמנכ"ל הפיתוח, הוא גם העובד. הנקודה ברורה. רועי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני לא קובע עמדה, אני רק שואל שאלה, ואני לא מצפה לתשובה. אותו טכנאי מזגנים שעכשיו עומד בפקקים, ובגלל הגודש הוא מספיק להגיע ביום לשלושה לקוחות, ואם לא היה גודש הוא היה מספיק להגיע לשמונה לקוחות. זה לא משפר את מצבו?

אני אומר לך שעדיין לא. אין תחבורה ציבורית, אין שם שום דבר. בסופו של דבר זה מס. אבל נציג העצמאים בכנסת אמר שזה חוק מתבקש. הסכמנו שהוא לא נציג העצמאים בכנסת. כל ארגוני העצמאים יגידו לך שהוא לא נציג שלהם. השולמנים וכל מה שהוא עשה, כל הרעש שהוא עשה. הוא גם הוכיח שהוא נציג אמיתי שלהם בהצבעות ובוועדות. אתם יכולים להמשיך את הדיון הזה אחרי שנצא להפסקה. אני רוצה לסכם את הדיון. אני מזכיר למשרד האוצר שיש לנו עדיין הרבה מאוד פערים מיום חמישי שעבר, שאותם אנחנו צריכים ללבן לקראת הדיון הבא. היום במהלך ההקראה הוצגו כמה שינויים, שלחלקם הסכמנו, אז תכניסו אותם לנוסח הצעת החוק. נושא קביעת מנגנון העלאת המס והורדת המס הערנו לכם ותתקנו. אנחנו מבקשים לקבל נוסח חדש מחר, לקראת הערב, כדי שיהיה לנו זמן לקרוא אותו ולהתכונן לקראת יום חמישי. אנחנו נחזור ביום חמישי ונפתח את הדיון במתן תשובות שיש לכם לתת לנו, ואחר כך נמשיך. גם תתחילו להתקדם בנושא המפה,

כי גם אליה נגיע בסופו של דבר.

יוצאים להפסקה ונחזור בשעה 13:00 לדיון הבא.

ננעלה בשעה 12:30.